מכובדיי, אני פותח את הדיון בבקשה רוויזיה בחוק ההתיישנות (תיקון תביעה בגין אחרות לפגיעה מינית בקטין), התשפ"א-2021, של חברות הכנסת מיכל רוזין ועאידה תומא סלימאן. בראשית הדיון אני מודע שאני מושך את הרוויזיה שהגשתי בהצעת החוק שהוצגה על ידי חברת הכנסת מיכל שיר. אין לפניי את שם החוק. פ/1859.

אני רואה שחברת הכנסת שיר איתנו בזום. אני מוחק את הרוויזיה ולכן הצעת החוק מאושרת בוועדה. עצם משיכת הרוויזיה לא מייתרת את הדיון הזה?

זאת רוויזיה אחרת. הדיון בהצעת החוק של חברת הכנסת מיכל שיר הסתיים עם משיכת הרוויזיה בוועדה. גם יכולתי לשלוח על זה הודעה בכתב. אנחנו בדיון בהצעת חוק ההתיישבות שהגישו חברת הכנסת מיכל רוזין וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אלה הצעות חוק מאוחדות. אני מבין שיש לפנינו נוסח שהובא על ידי חברות הכנסת המציעות לאחר השיג והשיח עם משרד המשפטים. נבקש לקבל תיאור ממשרד המשפטים או

אני מבקש מראש להבין האם ההחרגה או ההתייחסות להיפוך

עניין שסוכם עם חברות הכנסת.

לגבי הסיפה שאומרת "מכוח כל דין

ההיבט האחד, שבפועל מה שאנחנו בעצם עושים כאן זה שמהגעת הקטין

- - - לא, זאת לא תקופת התיישנות.

ועכשיו השאלה היא לאיזה פרק זמן אנחנו דוחים.

בעשר שנים מיום שהקטין מגיע לבגרות. אנחנו מדברים בעצם על דחייה של תחילת מרוץ ההתיישנות בעשר שנים מגיל 18 לגיל 28,

כלומר, אי-היפוך. הבנתי. תודה שאת מדייקת את הדברים. אנחנו בשלב הזה לא נדון בסיפה, היא תלובן בין חברות הכנסת המציעות לבין משרד המשפטים. לכן נצביע עכשיו על קבלת הרוויזיה, ואם הרוויזיה תתקבל אנחנו נקרא את נוסח החוק המתוקן, נצביע עליו ואז נעביר אותו למליאה לקריאה ראשונה. מי בעד קבלת הרוויזיה? הצבעה אושרה. הרוויזיה אושרה פה אחד. עכשיו נקרא את נוסח החוק, ללא הסיפה, ואחר כך נצביע. בבקשה. אני רק אגיד לפרוטוקול שגם על הסיפור של 41 אנחנו נצטרך לעבוד לקראת הקריאה השנייה והשלישית כדי להבין בדיוק את המשמעויות בשטח, וכנ"ל לגבי הסיפור של אחראי על קטין, כי בעצם עשינו עכשיו הבחנה בין יחידים למוסדות ויכול להיות - - - יש פה סוגיה גדולה שמבצעת איזושהי נקודת איזון שהיא על דעת חברות הכנסת המציעות ובתיאום עם המשרד. יש פה כרגע נקודת הכרעה שעושה הבחנה בין המעגל הקרוב לקטין לבין היכולת להגיש תביעה נגד מוסד. זה לאו דווקא מוסד מדינתי, זה גם יכול להיות מוסד פרטי. זה גם יכול להיות אדם אחר שנשא באחריות מסוג מסוים. הדיון לגבי נקודת האיזון הזאת זה אחד הדברים שנעסוק בהם בקריאה השנייה והשלישית. אנחנו שבועיים לפני תום המושב ואנחנו רוצים להביא את החוק הזה לקריאה הראשונה ואז להתקדם בו בפגרה, ולכן אנחנו לא נמצה כרגע את הדיון בסוגיה. טליה, בבקשה. הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס'... ) (תביעה בגין אחריות לפגיעה מינית בקטין), התשפ"ב 2022 תיקון סעיף 18א 1. בחוק ההתיישנות, התשי"ח 1958, בסעיף 18א (1) בסעיף קטן (א), המילים "נגד הפוגע בו" יימחקו. (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) בתובענה כאמור בסעיף קטן (א) אשר הוגשה לאחר שמלאו לנפגע 28 שנים והנתבע אינו הפוגע בנפגע, בן משפחתו או האחראי על הקטין, לא יועבר נטל ההוכחה או הראיה על הנתבע מכוח סעיף 41 לפקודת הנזיקין ". תודה. מי בעד אישור ההצעה לקריאה ראשונה? הצבעה אושר.

תודה רבה על המאמץ ועל התיאום, ואנחנו כמובן נמתין לאישור קריאה ראשונה במליאה ונחזור לדיונים בוועדה. תודה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.